ותודה רבה על קביעת הדיון החשוב הזה כל-כך במהירות. אני אקצר כי חשוב לשמוע איפה עומדים הכשלים. תראו, המספרים מדברים בעד עצמם. כשרואים את מספר המפעלים שחוברו עד היום לגז טבעי אין ספק שיש פה כישלון. זה משהו אובייקטיבי שאומר שהממשלה כשלה ביישום המדיניות, הרגולטור לא הצליח לאתר בזמן שהדברים לא מתקדמים ולהבין איפה עומדים הכשלים. בסופו של דבר, הרציונל פה היה רציונל לפרויקט לאומי גדול. המפעלים, התעשיינים הישראלים, שגם ככה קשה להם להתמודד מול ייבוא ומול ייצור בחו"ל, במזרח, בתורכיה, צריכים כל הזדמנות שאנחנו יכולים לספק להם בשביל להוריד עלויות ולהוזיל תפעול. זה אחד הרציונלים של החיבור לגז טבעי. הרציונל השני שהיה פה זה הצרכן, צרכן הקצה, שגם היה צריך לקבל איזו שהיא נגזרת של הורדה ביוקר המחיה בעקבות זאת. אנחנו מסכלים מה קורה ואנחנו רואים שזה לא מתבצע גם בגלל היעדר ביקושים, והיעדר ביקושים, ברגע שהממשלה אומרת: אני רוצה להניע את הנושא של חיבור מפעלים לגז טבעי, אז צריך לתמרץ, וצריך לתמרץ מחדש ולהחזיר את תכנית המענקים כי החיבור עצמו,

היא בעלות מאוד גבוהה ואפשר להבין למה אנשים חוששים להיכנס לעלות הזאת, בטח עכשיו. אז כשרואים פרויקט לאומי ומגדירים אותו כפרויקט לאומי מתמרצים בו כפרויקט לאומי. דבר נוסף שעולה מכל גורם שדיברתי איתו לקראת הנושא הזה, זה נושא של חסמים בירוקרטיים. יש חוסר בהירות וסטנדרטיזציה לא ברורה, לפחות ממה שאני מתרשם לגבי איך מקדמים מתווה כזה של חיבור. יש המון גורמים מחברת חשמל דרך תשתיות כבישים וכל עיר והנהלים והסטנדרטים שלה בנוסף למינהל התכנון. אני חושב שחייב להיכנס פה גורם מתכלל, שמאפשר לקדם את הדברים האלה ולאתר את הכשלים וגם לייצר בתקווה שפה בוועדה נניע איזה שהוא תהליך של סטנדרטיזציה ברורה כלל ארצית בנושא של חיבור מפעלים לגז, שלא כל עיר ולא כל ועדת תכנון עירונית תוכל להערים קשיים משלה ולהציב תנאים אחרים. צריך לעשות איזה שהוא סטרים-ליין לתהליך הזה, בתקווה שנוכל להתכנס ולראות שמספר המפעלים שילש את עצמו. פחות מזה, זה לא אפקטיבי. תודה, עידן. כשיש כשל, צריך לבחון ועולות שאלות

אם המדינה רוצה? אם משרד האנרגיה באמת מתחבר לזה או שיש שיקולים אחרים?

שיש גורמים חיצוניים, כלכלים ואחרים, שמסיבות כאלה ואחרות מפריעים לתהליך או שבאמת הרגולציה חונקת. סיבה רביעית ואחרונה יכול להיות שיש אחרות אבל מה שאני רואה שיכול להיות שלמפעלים אין שום "אינסנטיב" לעבור לשם. אלה ארבעת הרגליים של הכשלים שאני חושב שצריך לגעת בהם ולדבר עליהם. אז אתן לכם להציג את המצגת. יכול להיות שעם המצגת תהיה לנו ראיה יותר רחבה וזה ישפוך קצת אור, ואנחנו נשאל את השאלות. אני מאמין שיהיו גם הערות ושאלות מצד האורחים שלנו.

כמה זמן אתה צריך את המצגת?

אמרנו שנהיה תמציתיים 10 דקות,

רבע שעה זה לא תמציתי אבל תתכנס ל-10 דקות. 10 דקות, נהיה תמציתיים, גם הכנו מצגת פשוטה ומאוד ויזואלית. אז קודם כל, תודה רבה על ההזדמנות. זה הדיון הראשון על רשת החלוקה. חשוב לציין שכל מקטע חלוקה, למרות החשיבות שלו והמורכבות שלו, בסוף הוא תופס סדר גודל של 3% בצריכה והביקוש של הגז במשק המקומי. אם נוסיף את הייצוא אז השיעור קטן. אני אנסה לרוץ על משק הגז הטבעי, איך הוא נראה. אם אפשר להעביר שקף בבקשה. אנחנו מדברים על שלושה מקטעים עיקריים במשק הגז הטבעי: המקטע הראשון זה מקטע ההפקה זה מה שאנחנו מכירים מבחינת מאגרי הגז התת-קרקעיים תמר, לוויתן ובקרוב, בעוד כשנה יצטרף אלינו כריש-תנין. מערכת ההולכה זה למעשה העורקים הראשיים, שמי שמוביל אותם זה החברה הממשלתית נתיבי גז לישראל נתג"ז במקטעים הגדולים, והמקטע שאנחנו מדברים עליו זה כל מקטע החלוקה, שמדובר על שישה אזורים שהוכרזו לפני עשור, אז היה המכרז הראשון ב-2009 ואז ב-2012,

ו-2016, ושם זכו שש חברות. האזורים שלא נכללים זה האזור של יו"ש וערבה תיכונה עד אילת. חשוב לציין שזה חברות שקיבלו רישיון לתכנן, להקים ולתפעל רשת חלוקה ל-25 שנה. חברות פרטיות, מהגדולות במשק, שהציעו תעריפים, והמחויבות לפריסת הרשת היא שלהם. כל התהליך של הסטטוטוריקה והתכנון הוא שלהם ואנחנו הוא גוף שמאסדר אבל עם זאת, גם יצרנו קיר תמיכה שנדבר עליו לאורך המצגת. קצת מבחינת מספרים חשוב לציין שהתעשייה כולה, כל התעשייה הכבדה למעשה מחוברת כאשר 90% מצריכת האנרגיה בתעשייה זה מגז טבעי, ובאמת המקטע של החלוקה, כמו שאמר חבר הכנסת רול, הוא המקטע המורכב שאנחנו גם נדבר עליו ואני אתייחס למורכבויות ולחסמים שחבר הכנסת הציג. אני רואה בעקביות, כשאני לומד את הנושא הזה, שאתם נצמדים להגדרה של מפעלים. לא רק. אתה צודק. אתה יודע של מי. אז אתה אומר: בסדר, יש כך וכך באזור הזה אז זה רק המפעלים. אנחנו מדברים על כל התעשייה. אז אני אפרט: זה גם תעשייה, זה גם בתי חולים,

זה יכול להיות מקוואות, זה יכול להיות שכונות מגורים. כשם גנרי אמרתי מפעלים. קצת מבחינת מספרים עד סוף השנה יחוברו סדר גודל של 115 מפעלים. ביחס לשנה שעברה המספר היה 82 - - מה היה היעד לשנת 2020? כשדיברו ב-2015, ותכף אני אתייחס למה שקרה אז, דובר על 450 מפעלים ואני אתייחס וזה באמת מקטע עם הרבה מאוד מה לעשות, נגיד מה מצד החברות ומה מצד הרגולציה. צריך לזכור מה קרה אז. המשק, בניגוד למשקים אחרים, תשתיות אחרות כמו מים,

בניה, זהו משק חדש והוא מתפתח. הוא לא משק שחי 50,60 שנה כמו משקים אחרים. אני לפחות מכיר משק אחד די טוב וזה משק בסדר גודל שונה. יש פה משתנים שונים. משתנה מאוד מרכזי הוא משתנה של בטיחות. נמצא פה הממונה על הבטיחות והמהנדס הראשי, וככל שנדרש הוא יוכל להרחיב. צריך לזכור גם שהתעשייה בדרך כלל וזה אחד הדברים שצריך לראות איך פותרים אותו מסתכלת לטווח שהוא יותר קצר,

ארבע שנים, בגלל אותן סיבות שמנית כמו יבוא ושינויים, וכמובן מחירי הדלקים והמיסוי על הדלקים שהוא מאוד משתנה. למשל, בתקופת הקורונה ראינו שהייתה צניחה בצריכה של כמה מפעלים, הורידו עד כדי 80% למרות שיש תקנות של הגנת סביבה והחלטת ממשלה וכולי אבל התעשייה בסוף מחפשת כל דרך אפשרית איפה למצוא את החיסכון. אפשר לראות נתון שציינו, שיש עלייה של 40% ביחס לשנה שעברה ואנחנו חושבים שזה שיעור הגידול שיהיה גם בשנים הבאות. אנחנו נציג את זה בסוף כי גיבשנו תכנית אסטרטגית במספר חודשים מצומצם, חלק בוצע וחלק בתהליך - - אבל ב-15 הגדרתם יעדים, ראיתם שזה לא מציאותי, למה לא הגדרתם יעדים חדשים? מותר לבוא ולהגיד: אנחנו חוזרים רברס, חשבנו, זה לא יהיה. זה בדיוק מה שעשינו גיבשנו השנה תכנית אסטרטגית ואנחנו נראה אותה. אז יש פה שני שקפים שמציגים שני נתונים מרכזיים: האחד, זה הנתון של הצריכה המצטברת, והנתון השני זה הפריסה של הקווים,

שמזרימים גז. נראה שהנתונים גם מצביעים על כיוון חיובי. אנחנו שמנו על הגרף את הגידול ביחס לשנה שעברה אז אפשר לראות את הקפיצות מ-2015, שהוגדרו אותם יעדים שאדוני הציג, שהגדלים בעשרות אחוזים. עדין הצרכנים הגדולים זה החשמל והתעשייה הכבדה. פה אנחנו מדברים על מפעלים שצריכים לתת להם פתרון, זה המפעלים הקטנים. כשאני אומר מפעלים שוב, זה בתי חולים וכל מה שנכנס

סך הכל הצריכה 250,260 מיליון קוב. אנחנו צופים שעד סוף השנה נגיע קרוב ל-300 מיליון קוב, וזה סך כל הצריכה במשק ללא ייצוא בסדר גודל של 10 מיליארד. אז עוד פעם 2.5% גג 3% בתכנית האסטרטגית שנציג בסוף בשקף שמסכם כדי לא להלאות את הוועדה, ונראה שזה מגיע ל-5% במקסימום, וזה אחרי שמחברים אזורי תעשייה, קוגנרציה, בתי חולים ועוד מפעלים. השקף השני, שמדבר על הפריסה רק כדי לקבל פרופורציות זה על הקווים המוגזים. אפשר לראות את הקפיצה שהייתה ביחס לשנים קודמות. אנחנו מצפים שבשנה הבאה הפריסה תגדל בסדר גודל של 25%, 100 ק"מ נוספים. רק לקבל קצת פרופורציה בגלל שמערכת ההולכה זה עורקים ראשיים שיש גם במקטע הימי, מגיעה לפלוס מינוס 800 ק"מ אם אני לא טועה, של פריסה של מערכת ההולכה המרכזית, העורקים הראשיים. זה קצת דומה לעולם של המים יש מוביל ארצי ואז יש את ההסתעפויות ששם זה התאגידים או מפעלי הקולחין - - מה ההבדל בין הצינור השחור לצהוב?

מהנדס ראשי וממונה על הבטיחות. הצינור השחור זה pvc והצינור של הגז זה פוליאתילן. מה ההבדל ביניהם מבחינת המשמעות? זה מבחינת הלחצים והאיכות.

משתמשים בגז טבעי, הוא לא מתאים מבחינת התכונות הכימיות והפיזיקליות שלו. בגלל זה עושים במדינת ישראל קודם כל אתה יכול להשתמש בהם רק עד שבעה בר לחץ ולא יותר. שבעה בר זה לחץ מאוד מאוד גבוה. ו"המוביל הארצי", כפי שהוא קרא לו, מה זה? שם זה 80 בר,

ממה הוא עשוי? רק מפלדה מיוחדת.

מה שראינו עם המנופים בתמונה? יפה, זה פלדה בגלל הלחץ הגבוה אבל מה שיפה בפוליאתילן זה שיש שני אויבים בתחום הבטיחות בתשתיות הגז האחד זה הטרקטורים שחופרים ודבר שני זה קורוזיה חלודה בעברית. מה שיפה בפוליאתילן זה שאין לו חלודה אז צריך להגן עליו אם תכננת כמו שצריך והתקנת כמו שצריך ואנחנו עובדים כמו שצריך - - באיזה עומק אתה מטמין אותו? מערכת חלוקה זה מינימום 1.20 מטר. דרך אגב, בארצות-הברית זה 60,80 ס"מ ואצלנו זה 120 ס"מ. את זה קבענו מהתחלה וזה טוב כי לא פוגעים. אפשר לעבור שקף בבקשה. אני אציג מה נעשה במסגרת חוק ההסדרים של 2015-2016 בכדי להסיר חסמים. זה לא אני, הקרדיט לקודמי ולאנשים שיושבים פה. נעשו תיקוני חקיקה שאפשרו האצת רשת וחיבור מפעלים. כל נושא הצמחת הגופים הבודקים וצווי הבטיחות שלא היו קיימים לפני כן הוסדרו. תהליכי תכנון ורישוי שהיו מפוצלים

תהליך תכנון שנדרש לאישור ואחרי זה,

של רישוי להוצאת היתר היום הם אוחדו. בחלק מהמקומות זה באמת מערים קושי אבל לטעמנו, זה פתר חלק גדול מהבעיות. נקבעו לוחות זמנים מוגדרים. המוסד לתכנון הרלוונטי לתחום תשתיות הגז,

זה ועדת רישוי שיש בכל מחוז. יושבים שם שלושה נציגים. מי שעומד בראש הוועדה זה מינהל התכנון.

במסגרת התיקון לחוק, נקבעו לוחות זמנים שהוועדה צריכה להגיב. הוקמה ועדת משנה למועצה הארצית, שאם מוסד הרישוי לא הגיב בזמן או שאתה רוצה לקחת "ערר" על ההחלטה אתה יכול להגיש את זה. אני אציין שמאז אותו תיקון הייתה רק פנייה אחת של חברות החלוקה לאחרונה, לפני כחודש ואפילו פחות. באמת הוועדה הזאת שינתה החלטה ואפשרה לפרויקט אחד שהיה מבחינתנו מאוד מרכזי לחבר אזור התעשייה של כרמיאל. עיקר ההסתכלות שלנו זה לכיוון הפריפריה לחיבור לגז טבעי ומשם להמשיך את הפריסה.

של בתי חולים?

אתייחס. היענות מלאה? יש מקומות שקווי גז עוברים ליד והם לא מחוברים. למשל, יש קו שהגיע לברזילי אבל לבית החולים, כנראה שאין לו תקציב לביצוע ההצבה, צריך תקציב ממשרד הבריאות אבל הקו הגיע. הונחה תשתית. זה למעשה גם הפסד למשק בגלל שימוש בדלקים וגם לבית החולים עצמו וכמובן לחברת החלוקה,

אנחנו הוצאנו קול קורא ואנחנו צופים שיהיו שבעה בתי חולים פוטנציאליים לחבר שיבא, בילינסון, וולפסון ואולי מאיר בכפר-סבא

כשיש אינטרס למדינה היא מפרסמת קול קורא ותומכת. השאלה אם זה קורה או יקרה?

איך זה קרה?

האוצר והוא יוכל

לחברות הפורסות ואני אתייחס לזה. הניצול לא גבוה, הקצב מבחינתנו לא משביע רצון. אנחנו מגבשים עכשיו עם החברים ממשרד האוצר ומשרד הכלכלה - - אם זה היה משביע רצון

מבחינתנו, הוא עוגן כלכלי לחברות מעבר לתועלת לאותם מפעלים שמקימים את הקוגנרציה. אני אומר עוד פעם מפעלים, לתוכם נכנסים בתי חולים, אזורי תעשייה כמובן וכל מפעל

קודם כל

התחלנו ממש בחודשים האחרונים בנושא שמבחינתנו הוא הוא נושא מהותי מועדי חיבור כי בסוף יש מפעל שחתם

יש זכיינים ספציפיים באזורים, יש חברות שיותר רצות, פחות רצות. אנחנו נתנו לחברות יש מנגנון שנקרא הארכת מועדים. כל

אין שאלה. קדימה. ותיקון חקיקה נוסף זה היכולת במקום שחברת חלוקה לא מתקדמת, להכניס גורם אחר ובמקרה הזה זה נתג"ז, לקחת מתחם או אזור ולהכניס את החברה הממשלתית שהיא תבצע שלא באמצעות חברת-בת. היום התנאי

אתה מחייך... אני אתייחס לייצוא ואני אגיד את החלק שלנו ואתייחס לייצוא - - בוא נשאיר זמן לאורחים שלנו, יש

על-ידי קביעת כיוון נכון, ובלי הדברים האלה אנחנו לא נתקדם. חברות החלוקה עוברות כאן מדורי גיהינום בפועל כדי להצליח להגיע כי חברות החלוקה התחייבו לדברים מסוימים והבירוקרטיה פוגעת בהם חזק

אם אנחנו לא נבצע פעולות אקטיביות, ואני אומר פעולות אקטיביות מצד המדינה - - כמו? בוא נהיה תכליתיים,

אנחנו חייבים לבצע כמה פעולות מאוד-מאוד רציניות על-ידי המדינה. תראו, כדי לבנות את רשת החלוקה,

צריכים קודם

אנחנו צריכים ביקושים של גז טבעי עם רמת ודאות גבוהה. דובר קודם על הנושא של חברות חלוקה שוב אני

חברות חלוקה וגם תעשיינים לא יכולים להתקיים בחוסר ודאות ולא יכולים להמר על השקעות ולכן, זה דבר מאוד-מאוד חשוב שצריך לציין

הזמן של הרישיון הוא זמן שלא משתנה זה רישיון ל-25 שנה, אם אתה מתכנן להקים את זה במשך שבע שנים ואחר-כך ליהנות ולהחזיר את ההשקעות במשך התקופה שנותרה ברגע שזה מתחיל להישחק,

תן לי עוד חצי דקה להשלים אני רוצה לדבר רגע על כמות המפעלים: דובר על 450 מפעלים. אנחנו, כשהגשנו את המכרז,

אם בסקר הם חשבו שהם יעברו לגז טבעי,

גם מבחינת זמן והחליטו שלא. המענקים בהחלט יעזרו ויגדילו את הביקושים

אנחנו חייבים לקצר את הזמן הזה.

אינטרסנטים - - זה יותר נכון היתר פריסה,

אני לא רוצה להיכנס למונחים אבל יש גם היתר בנייה וגם תכנית עבודה למתקני גז טבעי. אנחנו עובדים לרוב ברשות

וכל אחד על דעת עצמו נותן את הדרישות שלו. אנחנו חושבים שצריכים להסדיר את הדבר הזה. צריכה להיות הסדרה רוחבית וזה צריך להיות אחיד,

ואסור לעכב חברת חלוקה או כל בעל תשתית,

- - העמותה פועלת לקידום של כלכלה הוגנת, שקופה, תחרותית, ובאמת לקחנו על עצמנו תפקיד להיות רגולטור אזרחי. כחלק מהפעולות של העמותה, השקנו השנה את פרויקט תו איכות RIA, שבו אנחנו בודקים את תהליך קבלת ההחלטות שהוביל לכל הרגולציה.

יהיו לך עוד הרבה הזדמנויות בוועדה הזאת

צריך פה "וואן סטופ-שופ" עד הסוף.

טבעי. אולי סוף-סוף התשובה תבוא משפיצר.

תציג את עצמך ותרום לנו לדיון. אנחנו מתקשים להבין במה אנחנו יכולים לסייע לכם. אדוני, תודה רבה על הזכות לדבר.

אנחנו הקמנו כשלושת רבעי מקווי הגז במדינת ישראל נכון לרגע

שזה רשות הגז הטבעי, ויבדקו לנו כל דבר. אנחנו גוף שהקמנו כבר 10 שנים מערכות,

זה לא יכול להיות שאין עוסקים,

זה לא רק עניין של העומק של הצינור וכל מיני דברים כאלה, זה דרך העבודה הבסיסית. רשות הגז הטבעי חייבת להתאים את עצמה ל-2020. חייבת. לנו

הוא לא צריך לעשות לי את מה שבגפ"מ עושה טכנאי של רמה 1 שמאשר.

לחבר בניין בבאר-שבע עלות הבדיקה שלו היא 52,000 שקל לבניין אחד.

בטח.

בשלב התכנון, המסמכים, בשלב ההקמה, בשלב ההגזה אני רק מול הרגולטור חוץ מחצי שנה מול הוועדה המחוזית, אני כל הזמן מול הרגולטור. גם בשלב העבודה אתה מול הרגולטור?

כי זה היה נכון לזמנו. זה היה נכון כשבמדינת ישראל לא היה גז טבעי. זה היה נכון כשהרגולטור החליף ועשה את זה מצוין, את הגז הטבעי פנימה. עכשיו כדי לשחרר אותנו, אנחנו צריכים לעבוד. עכשיו צריכים לאסדר - - איך נוודא שאתה עושה את זה לפי כל הכללים? מאוד פשוט לעשות תקנת עוסקים עם עוסקים מוסמכים ומוכשרים, לקבוע כללים ונהלי עבודה ולאפשר לנו לעבוד כמו בכל העולם. תקנת עוסקים כמה זמן אתם עוסקים בתקנת עוסקים? אני אעדכן תקנת עוסקים לקראת סיכום עם משרד המשפטים. ברגע שאנחנו עוברים את משרד המשפטים וסוגרים ועדות אנחנו סבורים שתוך מספר שבועות נוכל להגיע לכאן. רגע, יש תהליך. מאחר ועלתה פה המילה "תקנות" ואני אוהב אותה בוועדה הזאת, היא מעלה לי רק אמרת משרד המשפטים, המעלית עלתה מכפות הרגליים ואני לא רוצה להגיד לך לאן. תן לי רגע, אני רוצה ללמוד את זה: אתם כבר הגשתם את זה למשרד המשפטים או אתם "על זה" ביחד?

הגשנו למשרד המשפטים - - מתי הגשתם למשרד המשפטים? לדעתי סדר גודל של חודש, חודשיים. כמה זמן עבדתם על תקנות העוסקים? אני עבדתי על זה, זה לקח בסביבות חמש, שש שנים. חמש, שש שנים על תקנות העוסקים? עם כל הכבוד, תתחיל את הזיכיון ל-25 שנה ב-2025. למה אתה מתחיל את הזיכיון היום? מתי אתה רוצה שהוא יתחיל ליהנות מהפירות שלו? תקנת עוסקים לא מונעת ממנו את הפריסה - - הנה, הוא אומר לך שזה מונע ממנו. אני אגיד לך למה הוא צודק ולמה מיד סטיתי לפה: אנחנו יכולים להיות המדינה שבודקת אותך מכף רגל עד ראש 24/7 אבל כבר התבגרנו, עברנו את זה בשנים האחרונות בהרבה תחומים. אני מחוקק פה עכשיו את חוק הגפ"מ. אם חן בר יוסף וחבריו היו צריכים להתעסק בזה ביום-יום, שעה-שעה תסמיך אנשים מוסמכים בתנאי הרישיון ותקבע להם תנאים בהליך של פיקוח ובקרה. שחררו, תנו חמצן למערכת, אתם חונקים אותה. כל הטבלה הזאת, הקטנת את זה ל-220, בסדר? אני לא חי עם זה בשוויון נפש אבל מה לעשות? אני לא אוהב לרמות את עצמי ואני אומר לך תבוא לפה ב-2025, לא תהיה ב-220. לא תהיה כי זה לא כדאי, לא תהיה כי אתה שוחק אותם, הורג אותם, לא אתה באופן אישי אלא משרד האנרגיה. תשתחררו, אלה הפרטנרים,

ברגולציה אנחנו לפעמים מתבלבלים אנחנו כותבים את הרגולציה כי אנחנו רוצים אותה כדי שהכל יתנהל לפי הסדר אבל בשלב מסוים אנחנו מאבדים את זה. החברות האלה הם הפרטנרים שלך, הם לא האויבים שלך. אם לא תסמוך עליהם ותקבע כללים איך סומכים אבל תשחררו. למה שהוא יהיה יעיל? למה שהוא ישים כסף שלו, למה שהוא יתחייב? למה שהוא יגייס שאין לו שום ביטחון שהצנרת הזאת בכלל תהיה מוגזת? דווקא - - - 300 ק"מ. בסדר, הוא אמר אבל תשמע כמה זה עולה לו, למה חיבור בניין צריך לעלות 52,000 שקל?

מה שהתייחס מנכ"ל נגב ודרום לעלות הבדיקה של מכון התקנים זה בגלל התוצאה שיש תשתיות שהונחו ואין תקן. ולכן - - סליחה? הונחו תשתיות לחיבור גז טבעי למבנים

לכן, אנחנו מנסים לפתור את הבעיה הזאת. ההסדר שעשינו מול מינהל התכנון, שהוא מנחה בסוף את מהנדסי הרשויות, במקרה הזה אופקים ובאר-שבע כי יש שתי שכונות בכל עיר שהתשתיות פרוסות המתווה אומר שמכון התקנים יבצע את הבדיקות כמעבדה מוסמכת בגוף בלתי תלוי וזה התמחור שלהם. לו היה תקן והייתה חקיקה היינו במקום אחר אבל זה לא המצב. תקן יהיה כנראה באוקטובר 2021. את התקן לא אנחנו כותבים אלא מכון התקנים וזה הפתרון לזה. אה, הוא גם כותב אותו וגם בודק אותו.

לצורך המענה לשכונות שבביצוע עכשיו, לארבע שכונות שהוגדרו כפיילוט, זה הפתרון שמינה התכנון וכיבוי אש - - חוץ ממכון התקנים הסמכתם בודקים מוסמכים לגז טבעי? יש פרופסיה כזאת? זה בתקנות עוסקים. אחרי זה, משרד העבודה יסמיך כי לא אנחנו מסמיכים. תקשיב, מר שפיצר וכל החברות אני רוצה להגיד לכם: עכשיו פתחנו איים תיירותיים, את ים המלח ואילת, לכו תנפשו וכשזה יהיה מוכן אני אקרא לכם. בבקשה אדוני, תתייחס. אני מבקש לומר את הדבר הבא: אנחנו נמצאים במצב ייחודי יש מנהל חדש,

שדיבר עכשיו, שיכול לקבל את הכלים לקדם את 10 השנים הבאות של הגז הטבעי. אני חושב שיש את היכולת שם. צריך לשנות כרגע את הפרדיגמה. אני אומר לכם שיש תקן לגז טבעי במגזר הביתי מ-2009, 5664 חלק 4. חוקק ונמצא בספר החוקים של מדינת ישראל, זה שם. אנחנו צריכים לקדם את העניין ולתת למר משה גראזי את האפשרות לקדם את העשור הבא. אנחנו תקועים עכשיו 15,20 שנה אחורה וזאת הטעות. הטעות היא שהוא צריך לקבל כלים לעבוד, ואני חושב שפה הכנסת צריכה להיות מעורבת.

כיו"ר ועדת הכלכלה, אני חושב לעשות הסבה מקצועית לרפתן לחלוב יותר קל. לחלוב את המידע, להגיע למסקנות איפה הנקודות... אתן לכם עוד דוגמה ונשמע עוד בן אדם שיכול לשפוך לנו אור מיכאל הלברטל, מנהל בית החולים רמב"ם רוצה לדבר. בבקשה. שלום לכם. תודה על ההזדמנות.

כבית החולים רמב"ם ובתי חולים עלו בתוך הדיון הזה על-ידי מספר גורמים אנחנו קנדידט חשוב בתוך הדבר הזה, גם בראייה של המשמעות של שימוש בגז טבעי למנוע זיהום סביבתי וגם החיסכון הכלכלי. אנחנו שש שנים בתוך זה, הבאנו גם את הפקולטה לרפואה לתוך הדבר הזה, ואנחנו מסתובבים סביב עצמנו שש שנים כדי להתחבר לתוך הגז הטבעי, כאשר העיכוב של שש שנים חיסכון של שלושה מיליון שקל לשנה - - אתה מסוגל לעשות הסבה באופן עצמאי בלי תמיכה? לגמרי, אבל הבעיה היא שיש אי-הסכמה בין הרשויות הסטטוטוריות לחברת מרימון לגבי התוואי. עשרות ועדות, אין סוף ישיבות, והם לא מצליחים להגיע לסיכומים איפה יעבור הצינור.

אתה מודע לאיפה בית החולים רמב"ם ממוקם,

אני יודע איפה הוא ממוקם, אני יושב בו. אני מבין שלא מסכימים עם הקושי, צריך למצוא פתרונות למרות הקושי. זה בדיוק. אני אגיד לך מתי זה יקרה מהר זה כבר נדוש, אני מתבייש לומר את זה, אני כמו קאטו הזקן כשמדינה רוצה משהו היא ממנה פרוייקטור ייעודי. פרוייקטור ייעודי. לא יהיה פרוייקטור שחי את זה, נושם את זה,

אוכל את זה לא יקום,

אם זה כואב לי, אני אבדוק בכל זמן מה קרה עם רמב"ם. ואחרי שאשמע את מנהל בית החולים רמב"ם, אני אעבור למפעל אחר לידו בקריות ולשלישי בדרום ולרביעי. אני לא אנוח, אני כל היום אבדוק איפה הבעיות ואני אתקשר לוועדות המחוזיות ואני אתקשר לרגולטור ואני אצעק על מנהל האגף ואני אעשה הכל כי זה בוער בי, אני נמדד. אני יודע שנפלנו עליך בתקופה הזאת - - אני אשמח להתייחס. אתה משרד האנרגיה, אני אתן לך אחרי שנשמע עוד כמה ותתייחס לכל מה שאמרנו בסוף. איציק ברוך, לא נמצא. בניה מדמוני, בבקשה. שלום לכולם ותודה על ההזדמנות לדבר. אני מדבר מעמק בית שאן, הפריפריה של המדינה - - ולך אין בעיות בכלל, הכל דבש,

תאמין לי, הכל דבש. מזג אוויר - - גן עדן... שער הגיהינום, איזה דבש... בנושא של הגז הטבעי אנחנו מתחבטים כבר מעל שש, שבע שנים. תציג את עצמך, לא יודעים מי מדבר. אני מנהל רכש ופרויקטים בחברת פלציב,

מה זה המפעל הזה? מפעל שמייצר פלסטיק - - צורך אנרגיה עד בלי די. אנרגיה בלי עין הרע, אנחנו צרכני אנרגיה לא קטנים. לא מאוד-מאוד גדולים אבל לא קטנים יחסית למפעל בגודל שלנו. אנחנו מפרנסים 220 משפחות מבית-שאן והאזור. ואם הייתם מחוברים לגז, מה זה היה עושה לכם? אם היינו מחוברים, זה היה חוסך לנו שליש מעלויות האנרגיה שלנו. מתי אתם אמורים

אנחנו מוסבים לגז טבעי, אנחנו אפילו עובדים בגז טבעי. אנחנו צורכים גז טבעי דחוס שמגיע אלינו במשאיות. אנחנו חתומים על הסכם משנת 2014 להגעה של צינור, שהיה אמור להגיע לפה בדצמבר 2017 לכל המאוחר, על-פי הסכם חתום. כבר עברנו את דצמבר 2017, אנחנו עוד מעט בדצמבר 2020 - - ואנחנו נמשיך לייבא פלסטיק מסין כי זה יותר זול. הבוקר בדקתי עם המועצה האזורית, עם מהנדס המועצה, ואין אפילו תחילת תכנון. זה אומר שלפחות שלוש שנים מהיום - - - היה מגיע אלי צינור.

תשמעו עוד כמה מצוקות וניתן לכם להתייחס ונסכם את הדיון. אבי גלברד נמצא אתנו? ואם לא, משה קוקה. תעלי לי "תמונת מחזור" של כולם ותפתחי לכולם את הזום. יש מישהו מהאורחים שלנו שרוצה להתייחס? אחד, אחד, לא להתפרץ. אני מנכ"ל של מפעל אם החיטה, מצות הלפרין, מצות ראשון-לציון וירושלים. אנחנו חתמנו על חוזה מול חברות החלוקה כבר לפני כשלוש שנים והבטיחו לנו שכבר ב-2020 יהיה לנו גז טבעי וכאמור, הדברים אפילו לא בראשיתם. אני רציתי לגעת בנקודה שאף אחד לא נגע בה אבל היא אבסורדית לחלוטין, שיש את המענקים ואני גם חתמתי על העניין של המענקים. המענקים לא משפים אותנו על מה שהוצאנו עד שלא נגיע ל-50% מערך המענק. בזמנו, כשדיברו שתוך שלוש שנים משעת החתימה אז שמחנו להתחיל את כל התהליך.

פתאום הסבירו לנו שלפחות עוד שלוש או ארבע שנים לא נגיע לזה אז אין שום עניין להשקיע את הכספים האלה ואנחנו מקבלים מהמענקים פנייה אלינו שאם לא נבצע את ה-50% מהתשתיות להשקיע עכשיו, אז כל המענק - - - אין הסכם דחיית מועדים כמו שעושים - - - ? תתייחס אחר-כך מבחינת מועדים. - - - אין שום היגיון להשקיע בכל התשתיות האלה סכומי עתק כאשר הגז כל-כך רחוק מאתנו ואפילו לא רואים אותו באופק.

מוטי מעיין, בבקשה.

אני מנהל רגולציה בקבוצה של החברה המרכזית ואני מדבר על מפעל-בת שלנו שנמצא בעמק חפר. אני רוצה לדבר על המקרה הפרטי קודם כל, אנחנו תעשייה לא קטנה, אנחנו מפעל עם היתר פליטה אז אני לא מבין מה זה שכל התעשייה מחוברת? אנחנו לא מחוברים ואנחנו מפעל לא קטן. אנחנו כבר שמנו את כל הכסף, אין שום בעיה, ואנחנו לא מבקשים מאף אחד שקל, ואנחנו מוכנים מזה שש שנים ושום דבר לא קורה, ואני רוצה דווקא לתת את המקרה הפרטי: אנחנו במאי 2014 חתמנו עם "סופר ng", חברה שנמצאת ונותנת את המענה בעמק חפר, חברת חלוקה, ובהסכם, לפי רישיון שניתן על-ידי משרד האנרגיה, הם אמורים היו להזרים את הגז ב-31.12.2015. כידוע לאדוני, אנחנו כבר חמש שנים אחרי ושום דבר לא קרה - - אתם השקעתם משהו להסבה? ברור. אנחנו מוכנים כבר שש שנים. עשינו את ההסבות, חתמנו על החוזה, עשינו את כל מה שנדרש וכן, אנחנו מבחינתנו לא צריכים כלום מהמדינה. אנחנו רוצים להתחבר כי חשוב לנו לגז הטבעי - - אתה מכיר את השיר "משיח לא בא"? אדוני, למי אתם פונים לברר איפה זה תקוע? מי האיש קשר שלכם? רגע, אפשר להשלים רגע? פנינו לכל הגורמים. מה שחשוב לי להגיד שמדובר,

במפעל שהוא טעון היתר פליטה, ורק להסביר מה זה אומר זה אומר שיש לנו יותר פליטה ואנחנו מחויבים לערכים מסוימים בהיתר הפליטה - - הבנו את זה כשאמרת בהתחלה. - - בהתאם למה שקבע המשרד להגנת הסביבה. מכיוון שאין לנו גז טבעי, אנחנו גם לא יכולים לעמוד בערכים שנקבעו על-ידי המשרד להגנת הסביבה והחלופה שניתנה היא מעבר למזות חצי אחוז, שכמו שידוע לאדוני, זה נדחה עד סוף 2019, ורק בתחילת השנה הזאת יש חברה או יותר, שיכולה לתת את המענה למזות חצי אחוז אבל גם פה מדובר על השקעה של 600,000 שקל בשנה לטובת המעבר. לגבי הדחיות נאמר כאן שניתנה דחיה אחת - - כולנו משלמים על זה בסוף.

נכון. מוטי, תודה בשלב הזה. משהו אחד שחשוב לי להגיד - - מוטי תמתין. גדליה ממינהל התכנון לא אתנו? מי רוצה להתייחס מהאורחים בזום? בבקשה, מרכז השלטון המקומי.

אדוני, תודה רבה לכולם. נקודות שטרם הועלו לאור ההתייחסות לרשויות המקומיות - - לא רצינו להאשים אתכם אז אתה מתלונן למה לא מזכירים אתכם?

אנחנו פנינו במרץ האחרון למשרד האנרגיה על-מנת שיקדמו בחינת היתכנות ופריסת תשתיות גז טבעי כמתקני קוגנרציה במרחב המוניציפאלי - - כצרכנים עכשיו יפה. - - להקמת מתקני קוגנרציה. אני רק אגיד במשפט אחד כדי שתבינו לגבי חיבור דירות מגורים לגז טבעי יש מחלוקת על זה, אפילו מחלוקת פנימית בתוך משרד האנרגיה, כך להבנתנו. רק היום פורסם בעיתונות שיש גורמים שחושבים במשרד האנרגיה שצריך להפוך את כל התשתיות בבתים לחשמליות. כמו שבדקנו את הנתונים מבחינת החזר השקעה מאוד יכול להיות שפריסת תשתיות גז טבעי לבתים תהיה לא כלכלית - - אני אגיד לך למה כי אנחנו, ברוך השם, עברנו את חורף תשפ"א-2021-2020 ללא ניתוק של חברת חשמל. הכל תקין, הכל מצוין, שנעביר להם גם את תשתיות הגז. ככה זה נשמע. לא, לא. אנחנו לא בדקנו את זה משום אינטרס,

אתם שורפים הרבה אנרגיה. לנו יש ארבעה מפעלים בארץ ומפעל אחר בארצות-הברית.

בלוד אנחנו מוכנים אחרי הסבה, כבר שלוש שנים מחכים לגז ולא מקבלים. "סופר ng" לא מתחברים.

לא קונה את זה שיש בעיות רגולטור. לא כדאי להם, אנחנו לא מספיק חשובים בשבילם, הם לא פורסים את הצנרת והרגולטור עד היום לא הפעיל עליהם אכיפה. דיברנו עם יושב-ראש רשות הגז והוא הבטיח שהם לא

עד שלא תשלם להם, אתה לא יכול לקבל גז בצינור הזה.

אני מאשר את הדברים של ירון. תודה. אנחנו לא יודעים מי מאשר... עוד מילה אחת: בארצות-הברית יש לנו מפעל.

כאשר הם שוקלים צריך להגיע לאיזון.

מקרים מקרים בודדים שהתכניות נדחו. אבל באופן כללי, התכניות האלה מקודמות בשיתוף פעולה עם רשויות תכנון מתקני גז טבעי ומרבית התכניות

ואני אתן גם ליאשה להתייחס כי בסוף גם יש תקנים שמתאימים אותם לדברים - - עידן, אתה ח"כ צעיר,

שתהיה ח"כ זקן כמוני. אני אומר לך שהייתי מסתובב במשלחות פרלמנטריות כשלא הייתה קורונה, ומסתכלים עלינו בהשתאות תשמעו אתם, אנשי

לא מגיע והוא אמר שהוא בודק אפשרות להאריך את חוזר המנכ"ל - - עידית, זה חשוב לסיכום.

אנחנו לא הקצנו את המענקים - - רגע, בסדר. התנדבת לייצג אותו, נכון?

אני רוצה שזה יופיע בסיכום אתה אומר שהוא בוחן לאפשר דחיית מועדים גם למפעלים שקיבלו תמיכה

תקשיבו טוב-טוב: אתם בניתם מסלול של זכיינות של 25 שנה. מישהו ואני לא רואה שיש פה מתאבדים כלכליים עשו היתכנות כלכלית,

לזה, הזמן שהוא צריך להחזיר לעצמו. היום כבר אומרות לך חברות הפריסה,

שהזמן של ההקמה מתארך. זאת אומרת,

לא, רגע - - מר גראזי... אתם מבינים ששלילת רישיון יחזיר אותנו אחורה שנים בתהליך, אז אם אתם חושבים שיש סיבה לשלילת רישיון בואו נתקדם עם זה. אם לא

התכנית שהצגנו היא גם תכנית תומכת, ואנחנו מופיעים אתם בוועדות למרות שאנחנו לא פרויקטור,

אני חושב שכן.

מתי אתה צופה לראות שינוי בעקבות השינויים - - תקשיב,

שהוא עצמו ברביזיה אחת גדולה, לפני רפורמה בכל סוגיית התקינה במדינת ישראל והוא כותב את התקן והוא הבוחן זה לא בריא.

אי אפשר לחכות. כשדבר אחד נגמר אני מתקדם.

גוף האדם לא עובד ככה. אוי ואבוי אם גוף האדם היה עובד ככה

ומה שדיבר גם ממערכת הגז זה על התכניות הקיימות זה לתכלל את כל הבעיות שהם דיברו עליהם ואנחנו מכירים אבל חשוב להבין שהחברות החובה היא

אז יש תקציב לכל קו חלוקה שקיים יש תקציב ל-160 מפעלים ומחוברים 80 מפעלים. השאלה המרכזית ואשמח לשמוע מחברות החלוקה זה התפקיד שלהן. בסוף זה חברות ש - - - צריך לעשות וידוא או בדיקה תכנונית,

ואת הבדיקות שלך ותציע הצעה תעריפית במכרז.

כל הנטל הנוסף,

לעדכן את התעריף על הדבר הזה וזה גם ברישיון. אז בעניין הכלכלי זה לא מדויק מה שהם אומרים כי יש מענקים

זה עכשיו אבל חשוב להדגיש ש - - - לא הגיע לרגולטור בסוף כי הם לא דיברו על זה אבל יש עוד המון נקודות שרשות הגז בעצמה מכניסה לפתרון

נכון שזה חשוב, נכון שמדינה או רגולטור שנותנת רישיונות לזכיינות חייבת לוודא שהזכיינים עומדים ביעדים שהם התחייבו להם אבל אני חושב שבמידה ומתעוררים קשיים אובייקטיביים ואני

זה כי ה"אני מאמין" של משרד האנרגיה אני לא שומע אותו כאן, לא חש אותו ואם יש בכלל מוטיבציה אני רוצה לקבל את ה"אני מאמין" של המשרד.

הוועדה קוראת למשרד האנרגיה להכין לוועדה דוח מפורט על-פי נתונים שיתקבלו מחברות הפריסה על לוחות זמנים מול התחייבויות לחוזים חתומים שלא מבוצעים והכנת דוח מפורט על הקשיים האובייקטיביים על-פי טענת חברות הפריסה שמונעים מהם לעמוד בלוחות הזמנים. הוועדה קוראת למשרד האנרגיה לשתף פעולה שמענו פה קריאה מהשלטון המקומי לקיים פגישה עם המרכז לשלטון מקומי ולראות מה הצרכים שלהם כדי לחבר את המרחב הציבורי גם לגז טבעי כי שמענו שאין מענה - - הם קיבלו מענה. אם אני לא טועה זה שלמה דולברג או חיים ביבס. אני חושב שמה שנאמר היו מאות מכתבים - - - אם כך, אני שמח. במידה ויש מענה, אז אנא ראו את הבקשה שלי מבוטלת ואם לא, אז נא לתת מענה. ושוב, כפי שאמרתי הוועדה תקיים דיון מעקב בנושאים האלה

אני חושב שהנושא הזה של חיבור גז טבעי, ככה התרשמנו, שיש פה איזו לאקונה ואני לא יודע להכריע אם חברות הפריסה מושכות זמן מרצונן או שיש קשיים. אני אומר לכם שלא הצלחתי להכריע. יש פה קושי אמתי וגם בתמיכות יש קצת ניצול, אין ניצול מלא. חלקם של המפעלים עשו הסבה ולא מצליחים להתחבר לגז הטבעי וחלקם התחילו להשקיע ולא מצליחים. היעדים שהמדינה קבעה אנחנו עכשיו מתקנים אותם. אני חושב שיש פה משהו שלא עובד כמו שצריך, שגוף מתכלל יכול לסייע הרבה, והבירוקרטיה היא לא הלכה למשה מסיני. צריך לבחון אותה תוך כדי תנועה כל הזמן ואפשר לשנות אותה. תודה רבה.

בשעה 14:04.